בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות, היום א' באייר תשפ"ב, ה- 2 במאי 2022. היום אנחנו נדון ואולי נאשר שני צווי הארכה, הקשורים